אני

ביוני, בנושא הצעה לדיון מהיר בנושא: "צמצום טיפולי שיניים חינמיים לילדים עד גיל 18 בקופ"ח כללית". היוזמים הם חברי הכנסת איימן עודה, אמילי מואטי ואוריאל בוסו. האמת היא שאני לא הייתי צריך לנהל

אני חושב שהוא הבן אדם הכי מקצועי שיכול להסביר את הסוגיה הזו. ברשותך, כבוד היושב-ראש. תודה רבה חבר הכנסת איימן עודה. ובכן, נמצאים כאן גם משרד הבריאות, גם שירותי בריאות כללית, גם עמותת רופאי השיניים הערביים בישראל, גם שירותי רפואה ועמותות שונות. אנחנו נפתח בעמותת הרופאים. ד"ר פח'רי חסן, מנכ"ל העמותה, בבקשה. תודה רבה כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת הנכבדים, נוכחים נכבדים. החוק התחיל ליישום בשנת 2010, ילדים עד גיל 8, וב-2019 התווספו גם שכבות גיל עד שהגיע לגיל 18. אנחנו מתחילת הדרך תמכנו בחוק הזה מפני שהוא נותן מענה לאוכלוסיות חלשות שהציבור הערבי נמנה עליהם. אין צורך להסביר כמה שזה חשוב, כי אחוז העששת אצל אוכלוסיות עם מצב סוציו אקונומי נמוך הוא הגבוה ביותר, מגיע ל-90% לפי הסטטיסטיקות שהיו בזמנו, ולכן הציבור הערבי והשכבות החלשות במדינה הם אלה שקיבלו בברכה את החוק הזה. החוק הזה התחיל את היישום כמו שאמרתי, ב-2010. עד 2016 הדברים התנהלו פחות או יותר בצורה מסודרת. לאחר מכן קופת חולים כללית שהיא המבטח הראשי בסקטור הערבי ובמדינה בכלל, שילדים לצמצם בשירותים, לקצץ במרפאות ההסדר. לצורך ההסבר, מרפאות ההסדר, רובן הן בסקטור הערבי כמו שאמר חבר הכנסת עודה, בגלל שאין מרפאות כללית סמייל, כלומר כללית החליטה, איפה שיש מרפאות של כללית סמייל, לא נותנים מרפאות הסדר, לכן מרפאות ההסדר נפרסו יותר בציבור הערבי. לצערנו הדבר הכי משמעותי שיכול להזיק לכל הפרויקט הזה, זה ששירותי בריאות כללית נתנו את יישום החוק לחברה כלכלית רווחית מטעמם, חברה בת שהיא כללית סמייל, כלומר חוק שהוא חברתי ביותר, שאמור להיטיב עם אוכלוסיות חלשות מופקד בידי חברה מסחרית שמטרתה למזער הוצאות ולמקסם רווחים, לכן יש פה ניגוד עניינים מובהק ואני אסביר עכשיו בכמה נקודות במה זה מתבטא. אני אומר את הדברים האלה מתוך ידיעה אישית גם. אני לא רוצה להרחיב בנושא הזה, אבל מתוך ידיעה אישית. מה זה אומר? זה אומר שמרפאות כללית סמייל, הרופא מתוגמל יותר מאשר מרפאות ההסדר. תוכל להסביר לצופים מה ההבדל בין מרפאת הסדר לסמייל? מרפאת כללית סמייל היא מרפאה ששייכת לחברת ש.ל.ה שהיא חברה בת של הכללית, והיא חברה בע"מ, כאשר מרפאת הסדר היא מרפאה פרטית של רופא פרטי שקופת חולים כללית התקשרה איתו בהסכם, ונקרא מרפאת הסדר, לכן זה רופא פרטי וזה החברה בע"מ. לגבי השירות, כללית טענה שהיא מפסידה. גם בתחילת הדרך אמרו שהכסף שהמדינה מתקצבת הוא לא מספיק, אבל אני שמעתי באוזניים שלי את המנכ"ל של כללית סמייל בזמנו, איתן שלייפר, כאשר אמר שהרווח שהגיע לחברת כללית סמייל כתוצאה מכך שמבוגרים הגיעו יחד עם הילדים לתוך המרפאות של כלית סמייל עלה בשנה אחת בסביבות 6 מיליון שקל, כאשר המטופלים שקיבלו טיפול אורתודנטי שהוא לא כלול בסל הבריאות, ביצעו טיפולים אורתודנטים במרפאות של כללית סמייל הרבה יותר, בסביבות 3 מיליון שקל, שזה סכום גדול יחסית למה שהיה קודם. זה אומר שהחוק הביא את הילדים למרפאות של סמייל וגם למרפאות ההסדר כמובן. מרפאות ההסדר מי שמגיע, אז גם המבוגרים מטפלים באותה מרפאה, לכן כללית הרוויחה מצד שני. יכול להיות שהיא מאוזנת אבל אני לא מאמין שהיא הפסידה. נניח שהיא הפסידה פה ושם כמה מיליונים קטנים, אבל מצד שני הרוויחה כתוצאה מיישום החוק, סכומים אדירים, כתוצאה מהגעת אנשים מבוגרים לטיפול. מה קרה עכשיו? בינואר 2022 קיבלו מרפאות ההסדר מכתבים שכל הרופאים צריכים לצמצם את ההוצאות. יש תקרה לכל רופא. קבעו לרופא תקרה מסוימת, אתה מגיע ל-10,000 שקל, אם אתה עובר את ה-10,000 שקל, אתה מפסיק ואז אתה ממשיך לאחר מכן, כלומר ילד שהוא באמצע הטיפול, לדוגמה, יפסיק לו את הטיפול הרופא או שהוא ישלח אותו למרפאת כללית סמייל או למרפאה אחרת שעוד לא עברה את התקרה, וזה גורם לסבל אדיר, שלא לדבר על זה שהתחבורה הציבורית נעלמת כמעט מרוב היישובים הערבים ואנשים צריכים לנסוע ליישובים יהודים איפה שיש כללית סמייל, ויש גם בעיה אחרת. לקבוע תור היום בכללית סמייל לילדים זה שלושה חודשים, לפעמים ארבעה חודשים. יש מרפאות שזה פחות, יש מרפאות שזה יותר. מה עשתה כללית סמייל בזמן האחרון? העבירה את קביעת התורים מהמרפאה עצמה למוקד ארצי, כלומר מי ששולט בקביעת התורים זה לא המרפאה עצמה. לא מרפאת ההסדר אלא מרכז ארצי. לא מרפאת כללית סמייל, כלומר היו מטופלים מגיעים אלינו,

התקשרנו למוקד ואמרנו לנו, אין תור, אבל אצלי במרפאה אני רואה שיש תורים.

אבל במוקד הארצי שקבעה הכללית אין תורים פתאום. במוקד הארצי הם מנווטים את התורים לפי זה שאם ההורים של הילד סגרו תוכנית של 100,000 שקל, אז הילדים שלהם זוכים לטיפול מהיר יותר. עוד ניצול ציני של החוק שעושה כללית בזמן האחרון. הודיעו שהם לא נותנים מרפאות הסדר יותר, אבל מספיק רופא אחד שיבוא ויגיד, אני מעביר את המשפחה שלי מהכללית למכבי, ישר רצים אליו מנהל המחוז עד הפקיד הזוטר, בוא תישאר אצלנו בכללית, אנחנו ניתן לך הסדר. פתאום יש להם כסף לתת הסדר חדש, יש להם את כל האמצעים לתמוך ברופא. אם רופא, מגבילים לו את התקרה, ויש לי דוגמאות על כך כמובן, הדוגמה האחרונה הייתה של הבת של ראש המועצה המקומית של כפר טורען לשעבר, כאשר אני שלחתי את ההודעה שהיא כבר מתחילה להעביר לקוחות לקופת חולים מכבי, העברתי לסגן מנהל המחוז ד"ר עאוני יוסף. לקחו שלושה ימים, הגיעו אליה אנשים, תישארי בכללית, אנחנו ניתן לך הסדר. אבא שלה התחנן שיתנו לבת שלו הסדר עם הכללית.

רק העביר כמה עשרות לקוחות למכבי, פתאום יש כסף,

לכן זה ניצול ציני של חוק שהוא חברתי, חוק שהמדינה וחברי הכנסת השקיעו מאמץ גדול כדי ליישם אותו והכללית עושה בו שימוש ציני. לגבי העניין של התקרה שהם שמו, יש לנו עשרות, לא פניתי לכל הרופאים אבל כמובן יש עשרות תלונות של אנשים. אנחנו מוכנים להעביר לוועדה תלונות של אנשים שילדיהם נמצאים באמצע טיפול והפסיקו בגלל התקרה הזאת. יש לנו תלונות של אנשים שאמרו, אנחנו לא מוכנים לעבור רופא. כמובן כולכם מודעים לחוק זכויות החולה, שהמטופל זכאי לבחור את הרופא שלו. כאשר אומרים לו, הרופא הזה הגיע לתקרה, אז תעבור למקום אחר, זה מנוגד לחוק זכויות החולה, לכן מה שעושה הכללית, אני חושב שהוא לא בסדר, פוגע בשכבות החלשות והיא עושה דברים שלדעתי הם לא חוקיים. אנחנו בעמותת רופאי השיניים הערביים שוקלים לפנות משפטית בנושא העניין של זה שכללית סמייל היא זו שמפעילה את השירות הזה, דבר שהוא בניגוד עניינים ואנחנו מעוניינים לבדוק אותו משפטית, אם זה יכול להתמשך ככה או שצריך להפסיק אותו. תודה רבה. ד"ר עאוני יוסף, עוזר סמנכ"ל קהילה, בבקשה. אני רציתי כמה תיקונים. קודם כל, חבר הכנסת עודה, שכחת מרפאה נוספת שקיימת במזרח ירושלים, אז 4, עוד אחת. לגבי שאלתך, ד"ר אחמד טיבי, לגבי ההבדל בין מרפאת הסדר וכללית סמייל, ההבדל הנוסף הוא מבחינה טיפולית. בכללית סמייל זה מגוון רחב של טיפולים והכול תחת קורת גג אחת, לעומת מרפאות הסדר שמדובר על רופא יחיד שנותן טיפול. עובדה נוספת, אין היום ילד עם בעיה דחופה שרוצה להגיע לכללית סמייל ולא מתקבל בלי תור, בלי שום דבר. מלבד המרפאות שהוזכרו, נגיד גרים בצפון ואתם יודעים גם את האזור הגיאוגרפי, גם לפחות 20 מרפאות של כללית סמייל שנותנות גם שירות לחברה הערבית, למשל בעפולה, בצפת, בטבריה, בקריית שמונה, כרמיאל. לא עושים הפרדה. גם אנשים מגיעים לשם ומקבלים טיפול. אורך התור היום, יש לנו מצגת גם להציג, לא כפי שנזכר, שלושה חודשים אלא לפי גם מה שהוזכר, עד 30 יום בכללית סמייל ואצל המרפאות בהסדר,

יומיים וחצי, אז אם תיתנו לנו את הרשות, יש לנו כמה נתונים, ברשותכם נציג אותם בכמה דקות. ליאור ברק, סמנכ"ל קופות חולים במשרד הבריאות. שלום וצוהריים טובים, שמעתי את הדברים שנאמרו פה. היה לנו גם התכתבות ענפה בעניין עם שירותי בריאות כללית. נקדים ונאמר, אנחנו מסתכלים מעיניי המבוטחים. אמר היושב-ראש, באמת חוק שיניים לילדים, חקיקה נכונה וטובה, נותנת פתרונות להרבה ילדים שידם לא הייתה משגת לשלם באופן פרטי את הדברים, ואחד התחומים הראשונים שאנחנו קבענו מרחק סביר, זמן סביר. חוק ביטוח בריאות ממלכתי כמו שאתם יודעים והיושב-ראש מכיר היטב, הוא מדבר על מרחק סביר,

איכות סבירה. זה המקום היחיד שבו אנחנו כמשרד קבענו ממש מספר ימי המתנה, מרחקים ולכן באמת הנושא הזה נמצא בראש סדר היום שלנו. ברגע שאנחנו קיבלנו את המכתב של כללית, מייד נעשתה פנייה לכללית והובהר לנו, ואני מקווה שנציגי כללית יבהירו את זה גם עכשיו בדיון. אין דבר כזה ועלינו כמובן לא מקובל פגיעה בשלושה דברים עיקריים: אחד, אין פגיעה ברצף טיפולי לילדים. ילד שמתחיל טיפול אצל רופא, שום עניין כלכלי לא יכול להפסיק את הרצף הטיפולי ככל וזה עונה על הדברים של רצף טיפולי. יש הגדרות,

אם זה אחרי שנתיים או שלוש, אבל בוודאי הדבר הזה לא יכול להיות. צריך לעמוד בזמינות התורים כפי שנקבע בחוזר שלנו, בזמן ההמתנה שצריך. אני אשתדל לא להיכנס פה לעניינים של ויכוחים כלכליים כאלה ואחרים. אנחנו כמשרד מסתכלים מעיניי המבוטחים ואם קופה יודעת לספק שירות אצל מרפאה כזו, אצל מרפאה כזו, כל עוד היא עומדת בכללים שלנו, אז אנחנו יודעים לחיות עם זה. מבחינתנו המשמעות העיקרית זה איכות וזמינות השירות למבוטחים. יושב פה נציג האגף לבריאות השן. נעשות בקרות. אמנם בתקופת הקורונה קצת היו עם זה עיכובים טבעיים, אבל בקרות על השירותים ועל אורכי תורים. יש לנו גם עוד כלי עזר אחד שהוא נציבות הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי שבו אנחנו מקבלים תלונות על זמינות של שירותים למבוטחים בתחומים שונים, כולל גם כשיש כמובן בנושא השיניים. הייתי בקשר כמובן מטבע הדברים עם כל הגורמים הנוגעים בדבר בתקופה האחרונה. לא הצטברו בנציבות הקבילות תלונות מיוחדות בעניין אבל אשמח לקבל תלונות כדי שנוכל לטפל בהן, גם על ילדים שרצף הטיפול שלהם נפגע או ילדים שלא מקבלים שירות בזמן בהתאם להנחיות של החוזרים שלנו. אשמח שנשמע אולי את ההתייחסות של כללית, את ההבהרות שלהם גם לעניין הזה ואני אוכל להמשיך אחר כך.

אילן שמש, בבקשה.

אני מנכ"ל כללית סמייל, חברה בת ב-100% של הכללית. החברה הזו נוסדה ב-1994 ונתנה שירות לבריאות השן. החברה נקראת ש.ל.ה שירות לבריאות השן, כשהשירות הזה לא היה בסל.

ב-2010 היה החוק של טיפול שיניים חינם לילדים עד גיל 18. עמד מאחוריו השר לשעבר ליצמן. מגיעה לו מילה טובה. אני זוכר שתמכתי בהתלהבות בחוק הזה. צריך מילה טובה, צריך לומר אותה.

(הצגת מצגת) ברשותכם, אני רוצה טיפה לשפוך אור ואולי לדייק מספר דברים שנאמרו פה, ואני גם אענה על הדברים שנאמרו ואני אתקן אותם. קודם כל בוא נבין, כללית בעצם מספקת את שירותי השיניים למבוטחים שלה ובכלל זה לילדים במסגרת סל הילדים ב-106 מרפאות אורגניות שלנו. זה נקרא מרפאות סמייל, שכוללות 615 חדרי טיפול. כמה יש בחברה הערבית? אני בדיוק אומר, כבוד היושב-ראש. בנוסף אנחנו נותנים גם את השירות במסגרת 331 מרפאות הסדר שכוללות 496 חדרי טיפולים. אם אנחנו רוצים רגע למקד את כמות מרפאות ההסדר שנותנות שירות בחברה הערבית לחברה הערבית באופן מלא, אנחנו מדברים על 289 מרפאות עם 405 חדרי טיפול, שזה מהווה 80% מסך כל מרפאות ההסדר שנותנות ישירות טיפול לחברה הערבית. אם אני נכנס לשקף הזה קצת פנימה, אנחנו יודעים, האוכלוסייה הערבית היום מונה כ-2 מיליון תושבים, קצת יותר אולי, 50% מרוכזים בצפון הארץ. הכללית, זה לא נעלם מעיניה. אנחנו נותנים פה גם שירות מרפאות הסדר, 180 מרפאות הסדר במחוז צפון וחיפה, נותנות שירות לחברה הערבית. זה כ-55% מסך כל מרפאות ההסדר. זה בעצם עונה על הפילוח באוכלוסייה. אם נעבור לשקף הבא ונעשה טיפה דריל-דאון, כמו שאמרתם, יש ארבע מרפאות סמייל ביישובים הערביים: נצרת, אום אל פאחם, שייח ג'ראח ורהט, שהם בעצם כוללים 17 חדרי טיפול. בנוסף, החברה הערבית והילדים מגיעים בהמוניהם למרפאות סמייל אצלנו ביישובים במגזר הכללי, ומגיעים לשם לא מעט. אנחנו קוראים לזה מרפאות

אתם רואים פה את הרשימה. מדובר על יותר מ-30 מרפאות, וכשאני אומר מעורבות אני לא מדבר 10% ו-90%, אני מדבר פלוס-מינוס, 50%. אם נעבור לשקף הבא, פה אנחנו רואים את כמות הילדים, את הגידול מ-2019. כמו שאמרתם, סל הילדים בשיניים הוטמע באופן מלא בשנת 2019. סליחה, אפשר שאלה בבקשה?

אם מדובר בלהט של שוויון ונגישות,

בצפון יש כמעט 60% מהאזרחים הערבים, אם מוציאים את ירושלים המזרחית שהיא כבושה, אבל אני רואה שיש שמונה מרפאות של סמייל בגליל, צפון. יש אחד בקרב הערבים למרות שהערבים מהווים 54% מתושבי הצפון. אנחנו 54% ואנחנו 1:8 מהמרפאות של סמייל. בסופו של דבר כפי שאמר פה נציג משרד הבריאות, אנחנו בעצם ככללית אמורים לעמוד בחוזר משרד הבריאות שיצא ב-12 בספטמבר 2010 וקבע קווים מנחים לסטנדרט שירות, בשני היבטים: היבט אחד זה המרחק הגיאוגרפי בין מקום המגורים של המבוטח לבין המרפאה שלו, ושם מדובר ביישובים של 20,000 נפשות ומעלה. מדובר על מרפאת שיניים שתהיה ביישוב הזה, וזה אנחנו עומדים. אם מדובר על יישובים של פחות מ-20,000, אז אנחנו מדברים על מרפאת שיניים שלא תהיה רחוקה מעבר ל-30 קילומטר. גם שם אנחנו עומדים. אם אנחנו מדברים על נפת צפון כשאתה הזכרת כרגע, יש לנו במערב את עכו ונהריה, יש לנו בדרום את הקריון, יש לנו במזרח את כרמיאל, יש לנו בצפון את קריית שמונה. אני חוזר ואומר, האוכלוסייה הערבית באה בהמוניה. יותר מחצי רוצים להגיע למרפאות ההסדר שלנו ודורשים להגיע.

תשמע, זה אותו דבר כמו בית חולים, כמו אוניברסיטה. למה אין בית חולים ביישוב ערבי? מישהו יענה לי, הם יגיעו לחיפה.

יגיעו לחיפה כי אין בסח'נין, אבל הצדק והשוויוניות שיהיה אחד באזור נטופה, זהו הצדק ואין צדק פה. ברשותך, יש לי ממש תשובות לדברים האלה. אגב, לפי התקנון של הכנסת צריכים לסיים ב-11:00. אני אאפשר גלישה באישור אבל תקצרו. שקף הבא. אנחנו רואים פה כמו שאמרנו, את הגידול בכמות הילדים, אבל אנחנו רואים פה דבר חשוב יותר. חברים, אני יודע, מספרים לא משקרים. אנחנו רואים פה שכללית ב-2019 כשהחוק הוטמע באופן מלא, נתנה שירות בסל הילדים בהיקף כספי של 338 מיליוני שקלים, והגדילה את זה ב-18% ל-2021, 400 מיליוני שקלים. מה שאנחנו לא רואים פה וזה אני אגיד בלשוני, יושב פה נציג משרד הבריאות. משרד הבריאות תקצב את הסל לכללית ב-320 מיליון שקלים. אם אני רוצה לדייק כי זה לצרוב את זה בתודעה, זה 317 מיליון שקלים, כלומר כללית שנאמר פה ששמה את זה אצל חברה עסקית, כללית הכניסה את היד לכיס המדולדל שלה והוציאה עוד מעל 80 מיליוני שקלים כדי לבוא ולספק את שירות סל הילדים בשיניים ללא הבדלי דת, גזע ומין. באה וסיפקה את זה ב-2021. זה דבר שחשוב שנדע. אין לי פה שום עניין עסקי. הכללית סופגת את הנושא הזה ואנחנו רואים פה, מימנה מכספה 80 מיליוני שקלים כדי לשפר את השירות שאנחנו נותנים דרך חוזר משרד הבריאות. בואו נמשיך לשקף הבא ונראה עוד דבר. זה בעצם אורכי התורים ומשך ההמתנה, שזה אחד מהקווים המנחים. אני לא אכנס דבר-דבר כי אין לנו זמן, אבל בואו ניכנס למרפאות ההסדר. אנחנו רואים פה זמינות תור במרפאות ההסדר של 2.8 ימים. עשיתי את הממוצע. אם אנחנו מדברים על 80% ממרפאות ההסדר שנותנות שירות למגזר ולחברה הערבית, אנחנו מדברים פה על זמינות שאין לה אח ורע בשום מקום, ובטח ובטח עשרות מונים טובה יותר מהכללים שנקבעו בחוזר משרד הבריאות, שאומר 30 ימי עבודה מרגע הפנייה עד קבלת תור לבדיקה, עד שאתה מגיע לבדיקה. 30 ימי עבודה זה אקוויוולנטי ל-37 ימים רגילים, ובין טיפול ולטיפול 14 או 10 ימים, לא ניכנס לזה, כך שהכללית גם במרפאות כללית סמייל וגם במרפאות ההסדר נותנת זמינות שעומדת בחוזר, בטח טובה ומצוינת במרפאות ההסדר. אנחנו באנו ואמרנו דבר מאוד פשוט: אנחנו לא מבקשים חלילה וחס ולדחות טיפולים דחופים ועזרות ראשונות. חבר הכנסת עודה שאל, ילד עם כאבים זה בעיה אקוטית. האם הוא צריך להמתין עד 30 יום?

ההנחיה של החברה ושל כללית לכל המרפאות שלנו, גם סמייל וגם הסדרים, טיפול שהוא דחוף ועזרה ראשונה מתקבל מיידית ועד 48 שעות, ללא שיהוי. גם טיפולים המשכיים. אתם יודעים שטיפולים המשכיים בילדים נערכים שבועיים-שלושה. אנחנו לא עוצרים טיפולים המשכיים. נגיד שרופא ההסדר, שהילד הזה שיש לו בעיה אקוטית, הוא במרפאת הסדר והרופא של המרפאה עבר את התקרה של ה-10,000. מה קורה עם הילד? חוסמים את המערכת של הרופא, אז הוא לא יכול לטפל.

בוא נשמע את אילן. אני רוצה לענות. ככל ויש טיפול שהוא דחוף, טיפול עזרה ראשונה,

לא מדובר על תקרות. אם הוא עבר את התקרה הילד אמור להתקבל. מדובר פה בחוק, מדובר פה בחוזר ואנחנו אוכפים אותו במלואו. זה החוק. נכון, וזה מה שבאנו והנחינו את כל המרפאות.

אנחנו כן באים ואומרים,

צריך לנהל את התור בצורה חכמה. אני שם את הדברים על השולחן. טיפולי שיניים זה לא טיפול מציל חיים. הרבה מהטיפולים האלה, אם אנחנו רואים זמינות של שלושה ימים, אם אני נותן קאפ או תקרה של 20%, כלומר מוריד 20%, אז ההתארכות של תור לא דחוף הופך להיות מ-2.8 ימים לארבעה ימים. זה כל מה שמדובר, ופה צריך לנהל את התור. כללית סמייל פיתחה בשלוש שנים האחרונות במרפאות שלה 90 חדרי טיפול נוספים. בנתה אותם במיליונים רבים. אני חושב שאנחנו ככללית, קיימת לנו הפררוגטיבה לבוא ולווסת את השירות הרפואי שאנחנו נותנים למבוטחים שלנו בין הספקים השונים. כל עוד אני באתי והקמתי תשתיות ויש לי תשתיות שאני יכול להסית ממרפאת הסדר אליי, אני חושב שזה בהחלט סוברניות שלי לבוא ולבצע את הדבר, כל עוד אני עומד במסגרת החוק, במסגרת חוזר משרד הבריאות. כמו שאמרנו, מרפאות 30 קילומטר, 30 ימי עבודה, 14 וכדומה, ושם אני עומד. תודה

ד"ר מונאיא אבו רחמה, בבקשה. אני רופאת שיניים בהסכם, בשפרעם. יש כמה דברים שנעלמו מעיניכם. אתה מדבר על מספר מבוטחי כללית. יש הבדל עצום בין ילד ערבי לבין ילד יהודי מבחינת כמות הטיפולים בפה שלו. אני עבדתי גם במרפאה של כללית סמייל לא בהסכם. בא אלינו ילד יהודי שיש לו סתימה אחת לעומת ילד ערבי שיש לו שמונה-תשעה שיניים שצריכים טיפולי שורש וכתרים, אז להגיד סתם מספרים זה לא משקף. צריך כמות טיפולים. מבחינת תורים, אתה אומר שהתורים הם קרובים. אני מוכנה להגיד לך, אתמול היה אצלי מישהו שקיבל תור אחרי שלושה חודשים. התקשרתי,

תדבר עם אשתך, תוודא שבאמת התור הוא באוגוסט. אמר לי שכן, התור באוגוסט לילדה שלו, שלא יכולתי לקבל אותה. קיבלתי אותה לעזרה ראשונה. את מדברת על כללית סמייל. כן. אני רופאת שיניים. המערכת לא מבדילה בין מטופל חדש או מטופל שיש לו תוכנית טיפול, בין עזרה ראשונה וכו'. אנחנו נחסמים מיידית. דרך אגב, יש גם משהו שקוראים לו מר"מ. אנחנו שולחים אליהם גם מטופלים והם לא מקבלים מענה מכיוון שאסור להם - - - מה זה מר"מ? עזרה ראשונה מ-20:00 בערב. של סמייל. שם אסור להם לטפל בילדים עם גז צחוק, שזה דבר חשוב מאוד, ואסור להם לבצע טיפול, רק עזרה ראשונה. אני גם עבדתי שם. זה לא נותן מענה הגיוני. תלונות המטופלים, הם ממש סובלים כי אני מפנה אותם לקופה, כי אני לא יכולה באמצע החודש לטפל בהם כי אני נחסמתי ועברתי את התקרה. גם ילדים שכבר ברצף טיפול? כן, שהם קטנים ויש קשר ביני לבינם. הם ילדים בני 3 ו-6 שקשה להם כל פעם להיחשף לרופא אחר. יש קשר בינינו, אמונה, וקשה להם פתאום לעבור לכללית סמייל ששם חייבים לבצע צילומים וחשיפה מיותרת לקרינה, רק בעניין של כספים, בביורוקרטיה, שזה לא הוגן. שם הם צריכים לעבור את כל הטרטור. לפתוח תיק, לפנות לעוד רופאים. יש בעיה בשפה. שם אין להם רופאים שמדברים את השפה שלהם. גם זה משהו חשוב. רק אני רוצה להמשיך נקודה אחת למה שדיברתי. התקרה שהצפתם, בדרך כלל העבודה כל הזמן גדלה. כשהצבתם את הקאפ שנתתם, מחודש דצמבר עבדתי X, בחודש פברואר מה שיצא זה חצי X. חצי X זה יפגע ברצף הטיפולים. אין סיכוי שאפשר להמשיך את רצף הטיפולים כמו שהוא. עוד משהו אני רוצה להגיד, שהאוכלוסייה אצלנו היא לא כל כך יודעת להתלונן, לא אוהבת להתלונן. גם אם לא הגיעו תלונות, אנחנו שמענו הרבה. אנחנו סופגים וקשה להם גם להגיע. מבחינתם זה משהו קל לקחת את האוטו שלכם ולהגיע מחוץ לעיר. אצלנו זה ממש קשה. הנשים מתקשות לקחת את הילדים שלהן ולהגיע לעיר אחרת, אפילו אם זה במרחק של 30 קילומטר. אוקיי. דקה, כי לא קיבלנו אישור להמשך הדיון. צריך לנעול את הישיבה. תציג את עצמך בבקשה. שלום לכולם, אני רופא שיניים מטירה,

אני בעל מרפאת הסדר בטירה ומעסיק צוות גדול של רופאים, שכוללת רופאים, סייעות, מזכירות ושינניות. המרפאה שלנו בהסדר עם ש.ל.ה וכללית מ-2011. במשך כל השנים אנחנו עבדנו בלי הגבלה ונתנו שירותים לא רק לטירה אלא לכל הסביבה, שזה כולל גם האזור והמגזר היהודי,

צור יצחק וכל המושבים, ואפילו מכפר סבא ורעננה. המרפאה שלנו עובדת 247. מה שאני רוצה להגיד לך,

לגבי עזרה ראשונה, אתה אמרת שניתן לעשות עזרה ראשונה. זה לא נכון כי יש הגבלה ויש תקרה ויש מערכת שנחסמת. התקשרו אליי באופן אישי,

אתה עברת את התקרה, אתה לא יכול להגיש שום תביעה ושום התייעצות, יש לך לעוד שלושה חודשים, זאת אומרת אני חייב לסגור את המרפאה ולא לעבוד ולפטר את כל הרופאים וכל הצוות שמתפרנס מהמרפאה. דבר שני, אני מגיש לכם שאלה פשוטה. למה במכבי אין? למה בלאומית אין ולמה במאוחדת אין את התקרה? יש לי הסדר עם לאומית ועם מכבי. אין לי תקרה שם ואני יכול להגיש התייעצויות לעבוד כמה שאני רוצה ולתת שירותים לכולם. למה בכללית סמייל המחירים שמקבלים הרופאים הם יותר גבוהים מהמחירים שאנחנו מקבלים במרפאות ההסדר? תודה רבה. רבותיי, לא קיבלנו אישור להמשך הדיון ולכן אנחנו צריכים לסיים. משרד הבריאות ידווח לוועדה על הבקרה שהוא עשה בעניין עמידה בחוזר מנכ"ל כפי שהוצג, ובחינה לגבי הפגיעה בחוק זכויות החולה לעניין החלפת המטפל. נדרשת גם תגובה ומענה מקופת חולים כללית לגבי ביטול התקרה וחזרה להסדר הקודם, למרות שאילן אמר שזה החלטה סוברנית של הקופה בגלל שהם הקימו מרפאות ולוגיסטיקה חדשה. הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לקיים דיון מעקב בנושא הזה אחרי שמשרד הבריאות ידווח לוועדה על תוצאות הביקורת שלו. תודה רבה לכם, תודה רבה לחבר הכנסת איימן עודה. הישיבה ננעלה בשעה 11:02.